גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית ברוכה הבאה, אדוני הדובר, רשמת, ערוץ הכנסת ברוכה הבאה. אני מבקש לפני הכול, לשלוח מכאן תנחומים למשפחתו של החייל ההרוג, וכמובן החלמה מהירה לפצוע או פצועים - עדיין איני יודע את כל הנתונים. היה אירוע קשה, אבל זה חלק לצערנו, מהמחיר שאנו משלמים בהגנה על אזרחי מדינת ישראל. כפי שאני תמיד חוזר ואומר, שבהגנה על אזרחי מדינת ישראל אין שום פשרות, ולא צריך שתהיינה פשרות. מעניין לעניין, כמדי שבוע אני גם פותח בהודעה על מספר ההרוגים בקטל בדרכים שם זו מלחמה יום-יומית. מספר ההרוגים עומד על 265 איש ואשה שקיפדו את חייהם. יש ירידה משמעותית - בשנה הקודמת בתקופה הזו נהרגו 328 אנשים. אנחנו כבר הצלחנו למעלה מ-50 אנשים בעבודה שעושים כאן. לצערי, אירועי השבועות האחרונים פגעו קשות. חשבנו שהמצב יהיה עוד הרבה יותר טוב, עד לפני שבועיים-שלושה. לצערי חודש אוקטובר היה קטלני במיוחד 40 הרוגים. זה היה החודש הקטלני ביותר בארבע או חמש השנים האחרונות, ואני מקווה שמגמת הירידה תחזור ותתייצב למה שיש או היה לנו מתחילת השנה. ושוב במעבר חד, נפתח את היום בהקראת שיר כפי שאני נוהג לעשות מדי יום. בוקר טוב. היום יום שני ד' כסלו 12.11. בשבת נקרא את פרשת ויצא. היום אקריא את שירו של אלעד רווה, אלון בכות. רווה, נשוי ואב לארבעה, הוא איש חינוך. מפתח הדרכה מקוונת במט"ח מרכז טכנולוגי חינוכי, תושב גוש עציון. השיר מבוסס על הפסוקים המתארים את אבלו של יעקב על דבורה מינקת רבקה בעת חזרתו הביתה מלבן. הרמב"ן מפרש שהכתוב בחר להסתיר, ולתווך לנו את מות רבקה, אמו של יעקב, דרך הסיפור על מות המינקית. משום הביזיון שהיה לרבקה במותה עשו שונא אותה, יעקב איננו ויצחק עיוור בביתו. השיר נכתב בהקדשה לסבו הרב שמעון פרידלנדר זצ"ל שהיה מחנך ידוע בצייטלין בתל-אביב ורב בית הכנסת. את השיר הזה קיבלתי בטוויטר. המשיכו לשלוח שירים, ואשמח להקריא אותם בפתיחת הדיונים בוועדה.

אלעד רווה. "22 שנה לא נראה יעקב. מי יודע היכן. יצחק ספון בביתו, עיניו כהו, בצללים יתבונן. 22 שנה עשו באדום, מלהג בשנאה, כרס אימו מקלל. "רבקה בעד האשנב. עוד נשקפת, מצפה. ליל ועוד ליל. היא תשוב. תעמוד בפתח עיניים על דרך שכל עובריה ארוה. ואף הכתוב לא יזכיר מיתתה, בעת שבני חת יקברוה. 22 שנה סופו ללקות כנגדן. מתנהל לאטו עם צאנו, ילדיו. הוא רוצה את אימו, ובמקומה רק מיניקת, אלון בכות על נחל אכזב". וברשותכם, אנחנו עוברים בצורה חדה - צו רשות שדות התעופה (שינוי התוספת לחוק), התשע"ט-2018. אין הצבעה. אתם צריכים רק להציג את זה בפנינו. אנא הקריאו את הצו, ואמרו לנו במה דברים אמורים.

רון חלפון, מהלשכה המשפטית של משרד התחבורה. משנת 2000, בעקבות המצב הביטחוני, הופסקה הפעילות התעופתית בשדה התעופה עטרות בירושלים.

אין שם פעילות תעופתית ודאי לא חוקית. רשות שדות התעופה מחזיקה את השדה- הוא עדיין שייך לה. אנחנו רוצים לגרוע את השדה מהתוספת לחוק רשות שדות התעופה, להחזיר את הקרקעות לרשות מקרקעי ישראל כדי שהם יעשו בזה שימוש. אם אני מבין נכון, זה בבנייה. אקריא את הצו? בבקשה. צו רשות שדות התעופה (שינוי התוספת לחוק), התשע"ט 2018. בתוקף סמכותי לפי סעיף 55(א) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז 1977 (להלן החוק), בהתייעצות עם מועצת הרשות ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור: שינוי התוספת לחוק. 1. בתוספת לחוק, יימחקו המילים: "שדה תעופה ירושלים (עטרות)". תודה. יש כאן נציגת מינהל? בבקשה. יש תוכניות לגבי המקום הזה? בהחלט יש תוכניות לגבי המקום הזה. יש תוכנית שמקדם משרד הבינוי והשיכון ומגורים על השטח הזה, ובמקביל התקבלו פניות גם מחברת מוריה וגם ממשרד התחבורה, כדי לעשות שטחים זמניים בשטח הזה - אם זה לטובת הרכבת הקלה, אם זה לטובת נתיבי תחבורה, ואנחנו בוחנים את הפניות האלה בימים אלה.

אנחנו בעד הגריעה, אבל יש המערכת ההסכמית בינינו לבין רשות שדות התעופה ואין בעת חתימת הצו כדי לגרוע מהוראות ההסכם ומחובות ככל שישנן. שמת לב שאמרת לי כל תכנון אפשרי מיחידות דיור, עבור למלאכה, עבור לתשתיות. לא סותר. לא אמרתי שסותר. אני מנסה להבין, לדעתכם. את יכולה לומר: אין לנו עדיין - גם זה בסדר. משרד הבינוי והשיכון מקדם תוכנית מגורים לשטח הזה. עד שהיא תתאשר- - - אבל מניסיון,

שזה לא יהיה לפני עוד עשרים שנה.

היום אנחנו מקדמים תוכניות מהר. אנחנו בהחלט מיינדד לדבר הזה, אבל ככל שבינתיים אפשר לעשות שימוש זמני בשטח לטובת גופי תשתיות, בהחלט נבדוק.

רק לשם האחידות החקיקתית, תיקון קטן לנוסח צריך להיות: בתוספת לחוק, המילים "שדה תעופה ירושלים עטרות" יימחקו. בסדר גמור. אני מודיע, שהצו הובא בהתאם לחוק לידיעת ועדת

לכולנו בהצלחה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

09:50.